אני פותח את ישיבת ועדת העבודה,

27 בנובמבר 2018,

דקות. אני מתנצל על האיחור שנבע מדיון רגיש מאוד בנושא טיפול במשפחות אחרי שסבלו מהשפעות של אובדנוּת. היום אנחנו דנים בתקנות הרוקחים ומוסיפים התמודדות